26 במאי 2020. אני פותח את הישיבה. נאומים בני דקה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, ראשון הדוברים, בבקשה. היום אנחנו במדיניות ליברלית של נאומים בני דקה פלוס, אז אפשר. דקה פלוס יספיקו לנו.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, בתקופה הזאת אני מסתובב הרבה ברחבי הארץ ונפגש עם עסקים שנפגעו ממשבר הקורונה. ואני שומע את אותם הסיפורים, סיפורים שחוזרים, סיפורים על אטימות, סיפורים על זה שהאתר של רשות המיסים לא עובד, לא מצליחים להיכנס אליו, לא מצליחים לקבל תשובות. סיפורים על הלוואות שהבטיחו, ה-80 מיליארד, ה-100 מיליארד, כשבסופו של דבר האנשים פשוט לא קיבלו את הכסף הזה.

הפעימות, פעימה ראשונה ופעימה שנייה שולמו,

שאנחנו יודעים שהם אמורים לפתוח עכשיו, אבל לא יהיה תזרים מזומנים, לא יהיה כסף

אני פונה דווקא מכאן לשרים החדשים שלנו שנכנסו לתפקיד, ראשית אני מברך אותם לרגל כניסתם לתפקיד בממשלה וקורא להם לפעול, לבדוק את העניין, גם לשר החוץ מר גבי אשכנזי, שייקח את העניין הזה לתשומת ליבו, לבדוק את הדברים, מה קורה שם, וכן גם לשרת התפוצות, הגברת ינקלביץ', שגם כן תצטרך להיכנס, הנושא הזה עדיין בתפוצות, לבדוק את העניין הזה, לפעול למיגור התופעה הזאת, להביא לפתרון הולם ומכובד על פי ההלכה היהודית. כי בכל אופן לנו יש ערך של כבוד לא רק לחיים, בעיקר גם כן לנפטרים. סתם הפך להיות רעה חולה כל הנושא הזה של שימור בתי העלמין בעולם. אנחנו צריכים לדעת, כי אנחנו כעם יהודי חייבים מאוד מאוד להיות זהירים במורשת שלנו, לנו יש כבוד מאוד גדול לנפטרים. אנחנו לא כמו בארצות כאלה שאת ההורים שלהם שמים בחוץ ושהציפורים ינקרו אותם אחרי שהם מסיימים את עולמם פה. אצלנו זה לא ככה. אצלנו הכבוד למורשת, לאותם אלה שהיו קדמונינו, נותנים להם כבוד גדול, אז כך גם מבוקש ומצופה מכל המדינות בעולם לשמר את הזכר. לכן אנחנו נאבקים על בתי העלמין. יש כמה אגודות שעושות עבודת קודש בנושא הזה. אני מכאן גם מחזק אותן. בראשן יהודי מאוד יקר, הרב יצחק שפירא מאנגליה, שעושה עבודת קודש קודשים, שימור בתי העלמין. יש כמה וכמה אגודות שעושות את זה. אני מחזק את ידיהן, וקורא גם להן להתעניין במה שקורה בצ'כיה במקרה הזה. ונקווה, בעזרת השם, שלא נדע שום צער. רק נזכור מה שחז"ל אמרו: "אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אך אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים", ולא כחמורו של פנחס בן יאיר, שהיה אוכל רק דברים מעושרים.

תמיד אנחנו מסתכלים בגעגוע, באווירה מאוד מאוד חשובה, לדור הקודם, אנחנו חושבים שהם הרבה יותר מוצלחים מאיתנו, ואנחנו באמת מעריכים אותם. וחלק מההערצה זה גם לשמר את זכרם, את כבודם ואת פטירתם. ועל זה כבר נאמר: "אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן". לחזור אחורה למורשת, לשמור על קברי היהודים בכל העולם כולו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר היום על הזלזול הקיים כלפי החיים, או הזלזול בחיי האזרחים הערבים בישראל, ועל ההבדל בין רשלנות לבין גזענות, או ליתר דיוק, רשלנות שמקורה בגזענות והצורך לשנות מציאות זו. מזה שלושה ימים איימן ספיה, בחור צעיר, רקדן בלט מפורסם ברמה בין-לאומית מכפר יאסיף, נעדר מול חופי עתלית.

החיפושים המשטרתיים בעיקר מתקיימים בכוחות קטנים ומצומצמים ביותר. היום ארגנו, המשפחה, הידידים והמכירים הרבים שמתאספים מול החוף, מבצע מתנדבים בחיפוש אחרי איימן. בין היתר השתתפו סירות מעכו, סירות דייגים קטנות מעכו ומג'יסר א-זרקא. ומה המשטרה עשתה מול זה? היא החלה לשחרר דוחות לאותם דייגים, לאותן ספינות דיג שבאו להשתתף, בטענה שהן נמצאות באזור אסור לדיג, במקום להגביר ולהגביר ולהוסיף עוד כוחות בחיפוש ולעזור ולהקל על החיפושים. באותה נימה, אדוני היושב-ראש, אותו יחס מזלזל עולה מתפקוד המשטרה במקרה הרצח שהיה של הצעיר מוסטפא יונס מכפר עארה בערערה, שנרצח ביציאה מבית חולים מול אימו וכאשר הייתה אימו לצידו. כל התחקירים מראים שלא היה כל צורך בירי, זאת הייתה הוצאה להורג ללא כל הצדקה. אותם שומרים אפילו לא הוצאו לחופשה. הם עדיין מתפקדים, לא נפתחה חקירה משטרתית, כפי שראוי במקרים כאלה. את אותו יחס מזלזל אנחנו רואים בהמשך הרצח ומעשי האלימות ביישובים הערביים. לאחרונה חזרנו לראות באופן כמעט שבועי מקרי רצח, ורק אתמול פורסם שהמשטרה הפעילה בפעם הראשונה תוכנית,

גייסה סוכן בפעם הראשונה בתוכנית להגנת עדים. רק אחרי מאות מקרי רצח ופשיעה ואלימות בחברה הערבית ניאותה המשטרה להפעיל מנגנון זה. את המשך הזלזול, אנחנו רואים גם במקרי ההריגה או המוות בתאונות העבודה, שרובם ככולם, לצערנו, גם בחורים צעירים מהחברה הערבית. אחרי כל זה, אדוני היושב-ראש, באים ושואלים אותנו: האם יש גזענות, האם יש זלזול, האם יש אפליה? אנחנו אומרים: בואו, תראו את המקרים האלה ותעשו בדק בית. אנחנו לא נשתוק, לא נוותר, נמשיך להיאבק כדי לשנות תרבות ויחס אלה, כדי לשנות שינוי מהותי את הזלזול כלפי חיי האזרחים הערבים. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, איננו. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, קודם כול ברכות על

אבל בתפקידך הישן עוד ישבת בוועדת הכספים בחודשיים האחרונים של הקורונה. היית משתתף פעיל מאוד בדיונים. עכשיו שאתה חלק מהממשלה אז כחלק מהדיון שקיימנו היום אני יכול להגיד לך שכמעט אף אחת מההבטחות שהממשלה הבטיחה בחודשיים האחרונים לא קרתה בפועל: החל מדמי האבטלה לעצמאים על חודש מאי, שאמורים היו להתקבל והודיעו עכשיו שלא יהיו, קרן ההלוואות לעסקים בסיכון, ואתה יודע מה המשמעות של הקרן הזאת, שאותה ביקשנו,

היא תתממש בעוד שבועות ארוכים. צריך להבין: קרן ההלוואות לעסקים בסיכון שתינתן בעוד שבועיים או שלושה,

כי העסקים שהיו בסיכון בחודשיים האחרונים לא ישרדו את השבועיים-שלושה הבאים. כשאני מדבר על העלאת ארנונה ב-1.1% ב-2021, מה שפורסם אתמול והיום דנו בו בוועדה, רק בגלל עליית השכר במגזר הציבורי: זה שיא החזירות של להכניס את היד לכיס של האזרחים ואחר כך גם לתת להם סטירת לחי. במקום שיבינו עכשיו בממשלה את המצב, שבו אין ברירה: צריך להתכנס. כולם צריכים להתכנס, גם אנחנו צריכים להתכנס וצריכים לתת אופק לבעלי העסקים והעצמאים. אני אומר לכם, לך, אדוני היושב-ראש, לך, אדוני השר: המציאות שאנחנו ניתקל בה בעוד חודשיים ושלושה תהיה חמורה לאין ערוך ממה שמדמיינים בכלל עכשיו. לפגוש את פקידי משרדי הממשלה היום, שבאים לוועדה ומרגישים בנינוחות כזאת כאילו סיימנו את הקורונה, אז אני אומר לכם, כמי שבקי מאוד בנתונים היום: אנחנו רק בתחילתו של הגל הכלכלי שהולך לשטוף פה את מדינת ישראל מבחינת המשבר, וכדאי לעשות את הצעדים האלה שעה אחת קודם. כי כל שעה שעוברת, כל יום שעובר עוד עסקים נסגרים ולפחות אנשים שנמצאים היום בחל"ת יהיה מקום עבודה לחזור אליו. תודה רבה. תם הפרק הזה. הודעה ליושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת איתן גינזבורג. אני מבין שהיא אינה מחייבת הצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדה המסדרת: מטעם סיעת הליכוד, במקום חבר הכנסת פטין מולא תכהן חברת הכנסת טלי פלוסקוב, ומטעם סיעת יהדות התורה, במקום חבר הכנסת אורי מקלב, יכהן חבר הכנסת יעקב אשר. לא צריך הצבעה.

תודה רבה.